קיבלנו שתי בקשות לרביזיה.

אנחנו מעלים את הרביזיה שלך להצבעה. פיצלנו אתמול סעיף בהצעת החוק שדיבר על חלוקת 120 הימים בין הממשלה לבין הכנסת. לא הצלחנו להגיע להסכמה